מזכירת הכנסת אנחנו התכנסנו פה לישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה בשביל לבחור את חברתנו עאידה תומא סלימאן על פי המלצת הוועדה. אני אקרא את המלצת הוועדה ואנחנו נעבור מהר להצבעה ואז אשמח לתת לך את המקום בראש הוועדה. "בהתאם להוראות סעיף 106.א.1 לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יו"ר מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לבחור בחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן כיו"ר הוועדה"

ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד אושר. אנחנו שמחים לבחור בך כיו"ר הוועדה. אני מעביר לך את שרביט ניהול הוועדה. בהצלחה.

כבוד היו"ר. שלום, שלום חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בשבילך זה המשכיות, צברת כאן קילומטרז' ונסיון רב והרבה מאוד עשייה, ששמענו את העשייה שלך בכנסת הקודמת. אני רוצה לאחל לך הרבה הצלחה מכל הלב. יש נושאים שהוועדה הזו משלבת אותם, שקשורים בחיי היום ובחיינו אנו בנושא מעמד האישה במדינת ישראל שבהחלט צריך שיפור. אין עדיין שוויון מלא לצערי. הייתי רוצה לראות שוויון מלא של 50-50 בכל התחומים. יש מקומות שזה עדיין לא מושלם ולא גמור והרבה חובות יש עליך בעניין הזה. צר לי מאוד, אני אומר את זה כל פעם שאני פותח ועדה חדשה, צר לי מאוד שלא הצלחנו להגיע לידי סיכומים עם האופוזיציה, למרות שהצענו הצעה בהחלט טובה, טובה מאוד, ויכוח הוא ויכוח על שניים בוועדת כספים או אחד בוועדת כספים, כשהכל כבר גמור, וקיבלנו החלטה כן לפתוח את ועדות הכנסת.

אי אפשר להמשיך ולתת לבניין הזה לקפוא על שמריו. עדיין ידי מושטת לשלום, מצאתי את עצמי כיו"ר הכנסת מנסה לאזן ולתווך בין שני הצדדים, לעיתים בהצלחה, לעתים לא בהצלחה יתרה, באמת עכשיו הוויכוחים הם ויכוחים שוליים ואני מאוד מאוד מקווה שלפני שנצא לפגרה אפשר יהיה לגשר על הנושאים האלה. אני מחכה לתשובות מהצד של האופוזיציה. אני באמת מקווה שזה יהיה בסדר. לך אני רוצה שוב פעם לאחל באמת הצלחה רבה, לאור הנסיון שצברת. יש הרבה עבודה. כולם חושבים, מעמד האשה, מה יש - - - יש פה הרבה עבודה והרבה דברים מהותיים בחיי היום יום של אזרחי מדינת ישראל. אני מאחל לך הצלחה מכל הלב וכשאני אומר מכל הלב זה אצלי תרתי משמע,

תודה רבה כבוד יו"ר הכנסת מיקי לוי, ויו"ר ועדת הכנסת ניר אורבך, וכמובן חברות וחברי הוועדה וצוות הוועדה היקר שאני מכירה ומוקירה את עבודתם ומכבדת אותם, מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר. אני מודה לכולם. אני מודה לאלה שבחרו בי היום וגם בעבר, ושנתנו לי את ההזדמנות להיות בתפקיד הזה ולהגיד את האמת, אני מתרגשת שוב. חשבתי שאם אבחר לתפקיד שוב אני לא אתרגש בצורה כזו, אני אתרגל, אבל אני מתרגשת ואני שמחה להיבחר בפעם השניה. הוועדה הזו, כפי שאמרת כבוד היו"ר, שעמדתי בראשותה במשך ארבע שנים, היא אחת הוועדות בעיני החשובות של הכנסת והוועדה שלנו היא הוועדה היחידה בכנסת שבשמה יש את המילה 'שוויון' וזה נותן לה אחריות כבדה. לוועדה הזו יש פוטנציאל אדיר והיא יכולה להיות כוח מרכזי לשינוי חברתי לכיוון של חברה יותר צודקת, יותר שוויונית ולחיזוק מעמד הנשים בחברה. אני מתכננת לממש את ההבטחה הזו, ולהיאבק לממש אותה. יש לנו נסיון ארוך במעמד הזה ואני מקווה לשיתוף פעולה טוב ופורה, בינתיים לא מלא, אבל אני מאוד מקווה שבקרוב יהיה שיתוף פעולה פורה ומלא עם חברות וחברי הוועדה. השוויון שאני לפחות שואפת אליו הוא לא רק בין גברים ונשים אלא גם בין נשים ונשים. הוא שוויון מגדרי ומעמדי, לאומי ואזרחי, הוא שוויון מלא. המאבק הפמיניסטי שאני מאמינה בו חותר לחברה צודקת ולכן שם במרכז את הנשים המוחלשות, הנשים מהחברה הערבית הסובלות מדיכוי כפול, הנשים מהחברה החרדית והנשים יוצאות אתיופיה ונשים יוצאות ברית המועצות, נשים שסובלות מאלימות, נשים עניות, נשים שעובדות בעבודות קשות, נשים שלא נספרות. הוועדה הזו עד כמה שאני אוכל תהיה כוח שידחוף לחיזוק מעמדן של הנשים האלה. אנחנו מתחילות את העבודה של הוועדה גם לאחר תקופה רבה של שנתיים בחירות אחרי בחירות ולא יכולנו באמת לעסוק בבית במלאכה שלנו, אבל גם אחרי שנה מאוד קשה של מגפת הקורונה שהשפיעה על כולנו אבל גם כן במיוחד על נשים, ויש לנו הרבה - - בהצלחה. תודה ירדנה. אני רק רוצה להגיד שיש לנו הרבה הרבה אתגרים. אני אומרת לכם מעכשיו, לפעמים אני אאתגר אתכם והרבה פעמים אעצבן חלק מכם ולא תסכימו תמיד עם כל מה שאני אגיד, אבל אני מבטיחה שהוועדה הזו תהיה פתוחה בפני כל הגברים, כל הנשים, כל ארגוני השטח, כל הח"כים והח"כיות שבאמת רוצים לדחוף לכיוון של שוויון מגדרי. אנחנו נמשיך אם מישהו רוצה. כבוד היו"ר, אני מתרגשת איתך. אני מתרגשת כאילו שאני במקומך, ממש את אחותי, ראיתי אותך עובדת כשלא הייתי חברת כנסת, אנימתרגשת מאוד לעבוד איתך עכשיו ביחד. בקידום שוויון אין אופוזיציה ואין קואליציה, זה מה שצריכים לעשות את זה במשותף. פה בוועדה אין בכלל שאלה. ביקשתי להיות פה ואני רוצה ללמוד ממך ואני מברכת אותך מאוד, יש לך הישגים עצומים ובטח יש עוד כאלה שמחכים. אני חושבת שכל הנשים והגברים בישראל ירוויחו מזה שאת מונית שוב פעם לתפקיד.

אני רוצה קודם כל להגיד לך מזל טוב, ובהצלחה עאידה.

אני אספר לך שלפני משהו כמו איזה שש שנים או טיפה יותר, אני הגעתי ונכנסתי לוועדה וראיתי דיון על מטפלות במשפחתונים. ואני זוכרת שמאז התאהבתי בך. גם שמעתי איך ניהלת את הדיון, הייתי פה והקשבתי ופשוט הייתי מרותקת. ואני חושבת שהשוויון הוא חשוב אבל חשוב גם שאת עוסקת גם בנשים ומעמדן של נשים, נשים בעוני, נשים במעמד נמוך, נשים ופרנסתן, וזה בדיוק המקום של הוועדה הזאת להאיר סוגיות שהן מובחנות של נשים ואת עשית את זה מדהים בכל הכהונה שלך ואני מצפה ממש לעבודה יחד איתך, באמת, ממקום של הערכה כנה וגדולה ואני מאוד שמחה להיות כאן ומתרגשת בשבילך גם, ואני בטוחה שיהיה לנו נפלא, ותקשיבי, גם בקואליציה אפשר לאתגר ואנחנו נעזור לך לאתגר וגם לבקר כשצריך, ונשתף פעולה.

אנחנו איתך. תודה נעמה. אני אמרתי ששמחתי כשראיתי את השמות, כי אני חושבת שחלק מההצלחה של הוועדה הוא מה מביאה כל חברת או חבר ועדה מעולם התוכן שלה לתוך הדיונים ולתוך האתגרים שאנחנו מעמידים גם בפני החברה אבל בעיקר גגם כן לא לשכוח, אנחנו פה כדי גם כן לבקר את עבודת הממשלה, לדחוף את הממשלה לכיוון הנכון וגם לחקיקה יותר טובה. כן, אבל ניתן ניתן לחברות קודם. קודם נשים. זאת אמירה שובניסיטית, אני אסביר מתי שהוא למה. אני רק אומר מעבר לברכות חמות שזו הוועדה הראשונה שביקשתי להיות בה. זו הייתה העדיפות הראשונה שלי. אני מגיעה מעולם של עשייה חברתית ואני מגיעה מהשטח בפריפריה, מהתחום של דיור ציבורי, נשים מעוטות יכולת, חד הוריות, זאת אומרת אני מגיעה באמת באמת ממי שצריך. אני חושבת שזה מאוד חשוב. אני בדיוק מגיעה מפגישה עם מל"ה על כל הנושא של הקצבאות הכפולות וכמה זה חשוב להפסיק לקבע עוני של נשים, ואני ממש מתרגשת להיות חלק ומחכה לעבודה משותפת.

תודה חברת הכנסת יסמין. את האמת, חלקים מהנאום שהשמעתי, כי ראיתי שהיו"ר חייב לצאת, אבל יש משהו, אני דיברתי על המוחלשות אבל חלק ממה שרציתי להגיד שמאבק אמיתי לשוויון מחבר בין המאבקים, המאבק לזכויות הנשים לא נפרד ממאבקי זכויות העובדים שאני יודעת שמאוד חשובים גם לך, וזה לא נפרד מהמאבק לסיום הכיבוש ומהמאבק לדמוקרטיה ולמאבק נגד העוני אז בשבילי הכל מתחבר ואני שמחה שאנחנו מסכימות. ח"כ עופר כסיף בבקשה. תודה רבה. אני גם רוצה לברך את חברתי הוותיקה. אני אגיד פה שאני גאה להיות חבר הכי ותיק של עאידה, יותר מכולם. עובדתית זה לא נכון.

אני מכיר אותה לפניך.

טוב, אחרי זה נרביץ. אוסאמה מכיר אותי מימי האוניברסיטה. רק לפני עשר שנים.

נתעלם. אז בכל אופן אני מברך את חברתי הטובה עאידה, אני יודע שהיא עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, קודם כל עוד לפני בכלל שהיא הייתה בכנסת. צריך לזכור גם את זה, את העבודה של שנים רבות במאבקים למען נשים ומאבקים למען צדק חברתי בכלל ושוויון. עאידה פשוט באמת בתחום הזה כבר הרבה שנים וזה אך טבעי שתתרגם את הידע ואת היכולות ובראש ובראשונה את המוטיבציה גם לעשייה פרלמנטרית, כפי שעשתה בכנסת ה-20 בתור יו"ר הוועדה, ועושה גם עם המגבלות בשנתיים האחרונות. אז אני בטוח שהיא רק תשתבח ומאחל לה הרבה בהצלחה. אני רק חייב להגיד, לפעמים יש לי את הנגיעות האקדמיות שחסרות לי, אז אני העברתי באוניברסיטה בזמנו קורס על התיאוריה הפמיניסטית ואחת מהפמיניסטיות האהובות עלי היא בל הוקס. בל הוקס שנחשבת אולי אפילו הייתי אומר מייסדת מה שנקרא הפמיניזם השחור, יש לה אמירה מאוד מפורסמת וגם חיבור שנקרא 'פמיניזם זה לכולם'. פמיניזם זה לכולם זה אומר - - - נכון.

בלשכה שלנו בזכות - - - היא גם הייתה סטודנטית שלי. פמיניזם זה לכולם. זה אומר, ואני כאן מתחבר ב-101 אחוזים למה שעאידה אמרה, פמיניזם לכולם זה אומר שלא יכול להיות שחרור אמיתי לחלק מהאוכלוסייה בלי שיהיה שחרור ושוויון אמיתי לכל החלקים באוכלוסייה. אני בטוח שעאידה תמשיך לתרום לעניין הזה בצורה יוצאת דופן ואני אשמח להיות גם שותף לזה והרבה בהצלחה. תודה עופר. תודה לכולם. רק לפני שאנחנו עוזבים את האולם ומסיימים את הישיבה החגיגית הזו אני חייבת להגיד שהפעם זו דווקא לא הייתה הבחירה הראשונה שלי. אני חשבתי, עופר אמר 'שנים', באיזה שהוא שלב אנשים חושבים, 'אוקיי, עכשיו זה הזמן לעבור למשהו אחר' או לתרום למשהו אחר, וככה חשבתי. אבל עכשיו את האמת כשאני יושבת פה ורואה מי יהיו השותפות ואני התחלתי כבר לעבוד עם הצוות שאני מכירה טוב מאוד ועבדתי איתם והם עזרו לי, כולם מדברים על העבודה שנעשתה בקדנציה ה-20, בכנסת ה-20, בוועדה הזו, אני חייבת להגיד שזה לא הכל בזכותי. יש צוות מדהים בתוך הוועדה הזו שיודע את העבודה שלו טוב מאוד, יודעות את העבודה שלהן מאוד טוב, הן גם כן באות עם אג'נדה, רוצות להזכיר לי כל הזמן. ראיתי אותן יושבות בסבל רב שנתיים, לא יודעות מה לעשות, קצת התעוררו בכנסת האחרונה כשנבחר יו"ר ח"כ עודד פורר, אבל אני בטוחה שיש לנו הרבה אתגרים ואני סומכת במאה אחוז שתהיו לעזר רב בעבודה הזו. תודה שאתם פה, תודה לח"כיות ולח"כים ואני מאוד מקווה שנצליח לשבור את החרם הזה על הוועדות ושיהיו גם ח"כים וח"כיות מהאופוזיציה בדיונים. אני חושבת שזה מאוד חשוב. תודה לכולכם. הישיבה ננעלה בשעה 15:03.